צהריים טובים. התכנסנו פה, יום חמישי, 29 באוקטובר. אנחנו גם מציינים כמה ימים מיוחדים בכנסת, כמובן יום לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, ולכן חשוב לנו להקפיד על הזמן כיוון שבאחת מתחילה התכנסות במליאה אז אנחנו צריכים לסיים כמה דקות לפני כן כדי להגיע בזמן. אנחנו בתקופה די מעניינת פה בוועדת חינוך, בכלל בכל מה שקשור לחינוך, כל יום יש שינויים בתקנות, תקנות חדשות, כמו שכולנו רואים כל הזמן בתקשורת או בקבינט הקורונה. כל יום מחדש אני אעשה סדר במה קורה, אז אני אעשה לכם רגע סדר. שלושה דברים על הפרק, אם אני מחלק בשבילנו, הקבינט שולח לנו את זה ביחד את הכול, אני רוצה לעשות לכם סדר.

מה שביטלנו פה אתמול נכון להיום בבוקר זה לא הגיע לקבינט, כלומר בינתיים עוד לא הביאו מחדש את התיקון ל-20 ול-50 מטר. אני מניח שהם לא יכלו לנהוג בחוסר אחריות כזה ויצטרכו להביא את זה בתחילת השבוע, אבל בינתיים אין לי עדכון על זה. עד מתי יש להם זמן? כרגע אין את זה, זה פשוט לא קיים. אבל מתי התקנות האלה אמורות להיכנס לתוקף? אין תוקף, אין תקנות כאלה כרגע. הוועדה החליטה לבטל את הסעיף אז זה אומר שהוא לא קיים - - - שהקבינט יחליט לאשר את זה מחדש - - - כן, אין תקנות כאלה. כלומר לצורך העניין, היום שרי כחול לבן העלו את הנושא ואמרו לשר החינוך ושר הבריאות,

בוטלו תקנות, בואו תביאו את התיקון, זו אחריות שלכם, הרי כבר עדכנתם את זה. כלומר הם כבר אישרו את זה. כרגע זה עוד לא עלה. אז מקווה ומניח שזה יקרה ממש בתחילת השבוע, אבל בואו נראה. זה לגבי הנושא הזה. הנושא השני זה התקנות של א'-ד', מה שעכשיו הקבינט דן. אני רוצה לציין וגם לשבח את הלשכות המשפטיות שזה הגיע אלינו שעה אחרי שהקבינט הסתיים, כי הם כבר היו מוכנים לזה מאמצע השבוע. אני הספקתי להציץ בזה עכשיו בדרך, אני לא יודע אם אתם כבר ראיתם את זה. אני לא בטוח שבזמן שיש לנו שווה כלומר זה נושא נורא חשוב כמובן, אני לא יודע כמה כדאי לנו להתחיל את הדיון הזה כי זה אינסופי ואני מודה שלמדתי מהפעמים הקודמות שהדבר הכי נכון עבורנו זה לתת יום או יומיים לדברים להתנהל בשטח ואז להבין אם יש דברים שבדיעבד צריך להתייחס אליהם אחרת. ביום ראשון חוזרים ב-א'-ד', אני לא יודע אם זה מתווה גלנט, מתווה ביבי. בשורה התחתונה אני חושב שהדבר הטוב שצריך להגיד, אני חושב שהוא גם לזכות הוועדה, כולנו היינו שותפים לזה יחד, שהכיוון של לשתף יותר פעולה עם הרשויות ועם מנהלי בתי הספר מתחיל לקרות, המגמה הזאת מתממשת, וגם לפחות ארבעה ימים במקום שלושה זו מגמה מצוינת, אני שמח על כך, הלוואי שהיה חמישה ימים, אבל אנחנו יודעים שבערך בכ-150 רשויות יש חמישה ימים אז אנחנו,

בהתקדמות כל הזמן לעבר היכולת של השטח לנהל יותר את האירוע החינוכי. וגם כמובן צריך לראות איך מצליחים לסייע, בתקציבים ובמשאבים ניהוליים לרשויות שלא יכולות,

תמיד אתגר מאוד מאוד גדול. אז זה הדבר השני, לגבי א'-ד'. אני רק מבקש,

לדבר לפרוטוקול, ואני משער ששתי העמיתות שלי בהחלט מסכימות. גם תהלה, שלוש. אני תומך גדול בהעברת הסמכויות לראשי הערים ואני תומך גדול שראש עיר שאומרים לו שהוא יתוקצב פחות מעיר אחרת, אז לא יכולים לבוא להגיד לו בשעת משבר: אנחנו מחליטים בשבילך. אלא ההיפך הגמור. סמכות ואחריות, מאיר. סמכות, לגמרי. לא רק אחריות.

אבל אני רוצה להגיד משהו שתסכימו איתי, אני באמת מבקש, גם מאנשי משרד החינוך, גם מהשרים וגם מראשי הערים, קחו את הסתדרות המורים בחשבון. יש לי הרגשה קצת שדחקו אותם. אני מבין שאנחנו מתעסקים אך ורק בילדים וטובת הילד נמצאת במרכז השולחן בכל דיון, אבל בסופו של יום החבר'ה האלה עובדים מאוד קשה ומדי פעם נשמעות קריאות כאילו מה אתם מכניסים את עצמכם ומה אתם מקשים. בסופו של דבר כל שינוי הם וההורים ובוודאי התלמידים הם המחוללים של השינוי. לא משנה אם אני מקבל החלטות, שיישבו סביב השולחן, הסתדרות המורים, ארגוני המורים,

הם מרכיב חשוב ביותר. אני יכולה להוסיף לזה. קודם כל אני ממש מחזקת את ידיך, מאיר. אני חושבת שהמשבר הזה שפקד אותנו, אני מדברת על מגפת הקורונה, הוא משבר שאם היו מערבים את ראשי הערים מלכתחילה, ואני גם טענתי למה צריך, וזה קשור גם להסתדרות המורים וגם למרכז השלטון המקומי, אם היו מערבים את ראשי הערים ואת מרכז השלטון המקומי מלכתחילה המצב היה הרבה יותר טוב מבחינת הציבור,

כי כל ראש עיר יודע לדבר עם הציבור של העיר שלו, על גווניו, על כל המגזרים שלו, הוא יודע טוב מאוד. ציינתי את זה גם בוועדת הכספים, אמרתי שאם רב מסוים מפר את ההוראות ואת ההנחיות ראש העיר יודע בדיוק באיזה סנקציות, מעבר לסנקציות הקיימות על כל תושבי ישראל, הוא יודע באיזה שפה לדבר עם אותו רב, או עם המגזר הערבי או עם כל מי שאנחנו יודעים שפה ושם הפר את ההוראות. לגבי הסתדרות המורים כנ"ל. אנחנו שומעים מדי פעם, רק בהסכמים קיבוציים שומעים כל פעם את הטענות כלפיהם, אם היו עושים משא ומתן, יושבים סביב לשולחן, מדברים איתם. שני הגופים האלה שדיברת עליהם,

במקרה, אתה יודע למה ההתייחסות היא כזו? אני בטוחה שמחקרית, אם מישהו היה עושה מחקר הוא היה מוצא את התשובה, מתייחסים אליהם בזלזול מימים ימימה, גם למרכז השלטון המקומי, גם להסתדרות המורים כגוף ארגוני, הם רק דורשים, הם רק רוצים. אבל מה האבסורד? שנותנים להם את האחריות, אבל את הסמכות משאירים בשלטון המרכזי ומפה מתחילות כל הבעיות, מפה מתחילות כל הטעויות, וזה חבל. יפה, אני מחזק. אני רק רוצה להוסיף. אני בוודאי מסכימה עם חבריי, אם אנחנו מדברים גם על י"א-י"ב והחשיבות להחזיר אותם בצורה זו או אחרת לכיוון לימודי הבגרויות, אז שלא נשכח גם את ארגון המורים פה שחייב להיות חלק מהעניין.

הדבר העצוב בכל התהליך הזה שקרה משבוע שעבר וההצהרה של ראש הממשלה על שלושה ימים כי 'אין לי כסף' וכל ההשתלשלות בהמשך היא בעצם שהרשויות המקומיות, שכולנו ביקשנו להעביר אליהן את הסמכות לצד האחריות, או לפחות רובן, הוכיחו שהן יכולות לעשות את זה יותר טוב מהתוכניות שרצו בקבינט או במשרד. אז אני מקווה שמישהו גם ילמד לקח ומראש יערב אותם כי יש לנו עוד בעתיד. אני רוצה כן להגיד לשבחו של השר גלנט שהוא הפנים את מה שאנחנו אומרים פה תקופה ארוכה וכולנו פה מסכימים שחייבים לחבר אותם. גם הסתדרות המורים, צריך לשפר את הממשק איתם. זה פשוט בסוף מונע בלגן לכולם, כי אותם מורות ומורים, כל המערכת נתרמת אם מצליחים לשלב כוחות. טוב, אנחנו צריכים להשתפר בזה. ואני רוצה לחזור על הבקשה שלי מאתמול, אני אחזור עליה כל פעם, כי אנחנו היום ביום חמישי בצהריים, הקבינט עוד לא דן ועוד לא אישר - - - הוא דן, הוא עכשיו דן.

אבל ביום ראשון צריך להתחיל ללמוד, מי שמכיר איך מאורגן בית ספר, צריך לתת לו זמן התארגנות כדי שבשבוע הבא תונח לפני הוועדה תוכנית ה' עד י"ב בסדר העדיפויות שהמשרד חושב, אבל שתהיה תוכנית סדורה עם הערכת לוחות זמנים שכבר ישנה במתווה הכללי, חייבים לדרוש את זה. אנחנו לא חייבים כל פעם בדקה ה-90 להלחיץ את כל המערכות בשטח ולא להגיע לדיון אמיתי, לדיון מקצועי, כמו שצריך.

רם, רק עוד הערה מקדימה אחת. אנחנו קצת זנחנו את נושא הגנים, מבחינתנו הם התחילו ללמוד ונגמר. אני רק רוצה להעיר שיש עדיין מאבק איתנים בין הרשויות המקומיות לבין הסתדרות הגננות,

ומה שקורה זה שגנים עובדים חמישה ימים בשבוע, לא כולל יום שישי, שזה מצוין, אבל לעומת זאת הגננות כן עובדות ויש עדיין יותר מדי צוות, גננת מחליפה,

זה נושא שאנחנו צריכים לחזור אליו. זה כל מה שאני רוצה לומר. זו התוצאה שלא ישבו עם הסתדרות המורים. יש שם אבסורד גדול, גננת-אם, במקום לעבוד חמישה ימים עם הסייעות ועם הילדים, יש לה יום חופשי, שזו זכותה, אבל ביום שישי היא יושבת לבד, הילדים לא מגיעים כי אין סייעות, אבל היא בגן כדי זה משהו אבסורדי. אז אולי באמת שיענו לנו על זה. אבל זה לא להיום, זה בשבוע הבא.

אז אני רוצה להמשיך עם תהלה שאומרת שהנושא הזה הוא לא להיום, ויש עוד נושא שאני מקבלת עליו ואני מאמינה שכולכם מקבלים, זה הנושא של הצהרונים בחינוך המיוחד. אגב, כל הפרא רפואי נמצאים בצהרונים, כל הפעילויות מה שנקרא אובר נמצאות בצהרונים וזה נלקח ואף אחד לא מסביר להורים גם למה לא. כאילו יש צהרונים לגנים, אבל אין צהרונים לחינוך המיוחד. אני לא הבנתי את הסוגיה הזאת. אז כדאי שגם על זה נקיים דיון כמה שיותר דחוף, זה הרבה יותר דחוף מכל דבר, כי בינתיים פותחים את המערכת ולא מחזירים את ה - - - מה שקורה, ילדים מהחינוך המיוחד, מהגנים למשל לעיכוב התפתחותי, מצטרפים לצהרון בגן רגיל. לא, אין להם צהרונים.

אמורים להצטרף והם לא רוצים את הערבוב הזה אז הם מנעו מהם את הצהרון.

לא, אז אני מדברת על גני ילדים רק של החינוך המיוחד, לא משלבים, שם גם להם באופן גורף את יודעת מה? צודקת, את אומרת אולי את המשולבים לא, אבל אלה שאין איתם בעיות והם כיחידה אחת, כקפסולה אחת, שזה רק גן חינוך מיוחד, למשל לאוטיסטים, אמרו לי, אני מקבלת מהורים ש - - - זה אבסורד יותר גדול. אני רק רוצה שתבינו שאנחנו לא נצליח לסיים את הדיון עד אחת אם נמשיך. אז קדימה. אתם צודקים, הרבה הקדמות קריטיות ויש לנו הרבה נושאים,

נכון לאתמול לפחות, מבחינת כמות גני הילדים שנסגרו מאז פתיחת הגנים, דיברו על 100 ומשהו, שכשאומרים את זה זה נשמע כמספר מאוד גדול, כשמשווים את זה לזה שיש 20,000 אנחנו מדברים על בערך חצי אחוז, כך שבסך הכול הנתונים, כולם באופן כללי,

קשה להגיד מרוצים, אבל החששות שזה יביא לעלייה מאוד משמעותית בינתיים התבדו, אני מקווה שכך יהיה, שגם הגננות שלנו יהיו בריאות וגם נוכל להמשיך להפעיל את הגנים. ואם תהיה עלייה כדאי שנקבל את זה. נכון, אני מתעדכן כל הזמן.

הדבר השלישי שהתחלתי להגיד זה על מה שאנחנו דנים בו היום בעקבות החשיפה,

שקטי שטרית העלתה פה אתמול ואנחנו מיד כולנו הבנו שאנחנו בתוך אירוע שצריך לדון בו מהר, בנוגע לאפשרות הפתוחה לצד הסגורה של הפנימיות, מכינות קדם צבאיות ומדרשות. אתמול הסתיים הדיון שאנחנו רצינו לנסות להגיע עם משרד הבריאות לאיזה שהיא הבנה איך מייצרים מתווה שהמשרד יכול לחיות איתו ואנחנו יכולים לחיות איתו. לפחות הגורמים שעבדו מולי מאז לא הראו שיש איזה שהיא נכונות של משרד הבריאות לעשות שינוי, אני מקווה שקרה משהו בשעתיים האחרונות. אם לא, אז אנחנו נשמע אותם ויכול להיות שאנחנו פשוט נצביע כמו שחשבנו אתמול. אנחנו מנסים להיות הגונים, אבל צריכה להיות פה איזה שהיא מערכת הדדית לאירוע הזה. אסתי, את רוצה להציג או שאת רוצה שד"ר אפללו תדבר? אין לנו איזה מתווה אחר. אני לא חושבת שזה לא הגון - - - מה? לא, אין בזה חוסר הגינות. לא אמרתי שאתם לא הגונים, אמרתי שניסיתי לייצר איתכם שיח ולא קרה כלום. ופניתי. אז אני מבינה שהוועדה תחליט ואנחנו נלמד את המשמעויות.

אפשר לגמור את זה עכשיו. נשמע פשוט. יש אנשים שביקשו לדבר, צופית גולן מהנהגת ההורים, את רוצה להוסיף משהו? כי אנחנו בתוך סיטואציה שנראה לי שאת בעדה אז בואו לא נסבך את עצמנו.

לא רוצה לסבך את עצמנו ואני מכבדת את מה שאמרת שצריך להתחיל לתת למערכת לעבוד ואז לראות מה קורה,

ויש פה אבל מאוד גדול, אני כן הספקתי כבר לעבור התקנות שהגיעו ממש עכשיו וגם על המתווה שפרסמו מהר מהר מהר ואני כן רוצה שהוועדה תתייחס לכמה נושאים אקוטיים, מאוד אקוטיים. חוק חינוך חובה חל באופן מלא, זה כתוב מפורשות בעמוד הראשון או השני.

רק ביום שלישי דיברנו, משפחות וילדים בסיכון בריאותי,

אין תשובה. החל מיום ראשון מאיימים על ההורים האלה שאם הם לא שולחים את הילדים יבואו קב"סים. אני חושב ששלב האיומים הזה הסתיים ומפה צריכה להיות לפחות קריאה של הוועדה שלא מאיימים על הורים בשלב הזה, בטח לא כשאומרים לנו שבודקים איך זה קורה ואז נחשוב. אז קודם כל זה חייב לצאת, לדעתי, מתוך הוועדה. כמה דברים נוספים. בחלק הראשון של המסמך כתוב שבצהרונים שמתוך שלוש קבוצות אורגניות של הבוקר ניתן לערבב לקבוצת צהרון.

אבל את לוקחת אותנו לתקנות החדשות ואנחנו - - - כן, זה מה

כן, אבל הדקויות האלה מתחילות ביום ראשון, תהלה.

אין לנו את הזמן לבוא ולהגיד כן או לא כי ביום ראשון צריך להחליט אם המסמך מדבר על שלוש קבוצות אורגניות, שזה קפסולות של 20 ילדים מכיתה שיכולות להתערבב, או כמו שכתוב בחלק אחר של המסמך, מתוך שלוש כיתות, ואז זה אומר שמתוך שש קפסולות יכולים להתערבב בצהרונים.

אני אגיד לך מה נעשה, אם יש דברים שהם הבהרה נעשה אותם, אבל אנחנו לא פותחים את זה לדיון.

אז אני אומרת שזה חשוב לנו שתשימו פה את הדגש.

את פותחת את הדברים שלך ואת אומרת שאת מכבדת את מה שאמר יושב ראש הוועדה, בואו ניתן ליום יומיים להתחיל לעבוד ומיד את שמה המכשולים שאת מציינת ברורים גם לנו.

אבל אולי באמת צריך לתת למערכת לפחות להתחיל. אם לא יאיימו עלינו כהורים שביום ראשון אם לא נשלח את הילדים תבוא קב"סית אתה צודק, אבל מכיוון שהמערכת כבר התחילה - - - אולי תדייקי, מי איים? לא, היא אומרת שזה מה שכתוב. משרד החינוך. כתוב שביום ראשון מי שלא ישלח יבואו קב"סים? משרד החינוך דרך הפיקוח כבר שלח איומים, דרך המנהלים, להורים שהם מצופים החל מיום ראשון לקחת את הילדים שלהם ל - - - לא, אוקיי,

ההערות שלך חשובות לי אישית וגם לחברי הוועדה, אנחנו גם צריכים להתנהל בתוך סד הזמנים הקיים ומכיוון שבאחת אנחנו לא יכולים יותר לדון אז מה שאני מציע שנדבר גם אנחנו אחר כך בטלפון, אנחנו ביחד עם ההנהגה - - - אין בעיה,

רגע, רגע. אני מנסה לעזור לך, ואם יש דברים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם עוד היום, אפילו בהבהרות שהמשרד יוציא או אנחנו, ננסה לעשות את זה בשמחה.

אז אם את רוצה להגיד נקודה אין בעיה ואנחנו אחרי זה ממשיכים. הערה אחרונה,

שאני באמת רוצה לתת להתחיל לעבוד, אבל במתווה כתוב שלפני שחוזרים אמור להתנהל שיח של המורים עם הילדים, להכין אותם, לדבר איתם על החזרה.

זה נמצא עכשיו, עכשיו 12:00, הילדים גמרו זומים, איך בדיוק זה הולך לקרות? איך זה מתחבר עם זה שביום ראשון הילד שלי אמור להגיע לכיתה והמורה שלו הייתה אמורה לקיים איתו שיח לפני?

את בהחלט צודקת, אבל על זה גם אנחנו לא יכולים כלומר אנחנו יכולים לעסוק בזה אחר כך בשיחה שלנו, אבל גם אם נעשה עכשיו משהו זה לא ישפיע על זה.

אז אני אומרת שזה צריך להיאמר גם על ידכם, שלא יכול להיות ששולחים את זה בשעה 12:00 בצהריים - - - זה חוזר להערות של כולנו, שהכול צריך לקרות פשוט מהר יותר מיום חמישי.

אבל - - - דני זמיר, ביקשת להגיד משהו, מזכ"ל המכינות הקדם צבאיות. אני אגיד בקצרה. אם משרד הבריאות לא מציע שום פשרה אני רוצה להבהיר, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בתקנות האלה, אנחנו לא מסוגלים להכין את האנשים לצה"ל, לא לתת להם לצאת לגיבושים, זה פשוט בלתי אפשרי. התקנות הן לא ישימות ולא אכיפות, כשכתבו אותן אף אחד לא דיבר איתנו. אם משרד הבריאות לא רוצה לדבר ולא מתעניין בנתונים אני מציע שהוועדה תחזיר את זה לקבינט ושם ידברו וייבנו מחדש תקנות מתואמות. פשוט אין קשר בין התקנות לבין המצב. שמעו אותך די חלש. הוא הלין על כך שאי אפשר לסגור את המכינות הקדם צבאיות בקפסולות מבודדות לחלוטין. הוא מבקש שיתאפשר להוציא את האנשים לגיבושים, למיונים לקראת הגיוס ולחזור חזרה. אני חושב שהדבר הזה הוא הגיוני, כי בסך הכול אלה חבר'ה בוגרים שיודעים מה שנקרא לשים את המיגון האישי שלהם, לצאת לבקו"ם כשהדברים בצה"ל מתנהלים בהקפדה מאוד מאוד גדולה ולחזור חזרה בתחבורה ציבורית כמו שצריך. אני חושב שזה לגמרי אפשרי. אני רוצה להוסיף, אני אדבר יותר חזק. בסך הכול המתווה שהיה קיים, של קפסולות פתוחות, קטנות, של שבועיים, זה דבר שמאפשר את הכול, גם לימודים, גם התנדבות, גם פעילות שטח וגם יציאה, בכל המוסדות לאנשים שאחרי כן מתגייסים בלי שום בעיה. לכן התקנה כפי שהיא הוצעה היא לא מותאמת ולא קשורה.

אם משרד הבריאות לא מוכן לבדוק את הנתונים ולא מוכן לשוחח, צריך להחזיר את זה לקבינט, שהקבינט ישוחח, יבדוק ויתאים את זה למציאות.

אני רק אעשה סדר, גם לך וגם לחברי הוועדה, ביכולת שלנו. אין לנו סמכות חוקית לעשות שינוי בתקנות, ואני חושב שאתה צריך לשמוח מזה, אז במידה שעכשיו הכוונה שלנו היא למחוק את המחיקה, כלומר לאפשר מחדש את המסלול הפתוח שלכם, אם אתם ו/או הקבינט יחשבו שיש עם זה בעיה אפשר לדון בזה עוד פעם, אבל האפשרות היחידה שלנו עכשיו היא או לעזוב את זה ואז תישארו סגורים, או להוריד את המחיקה ולפתוח אתכם, ואנחנו מאוד רוצים שתיפתחו. אני מבין שזה לא אידיאלי, אבל אין לנו כלי טכני אחר ומחר זה פוקע, היכולת שלנו להשפיע על זה.

הכי קריטי היום עבור המכינות הקדם צבאיות זה שאנחנו נשחרר את המחיקה ונחזיר את המסלול הפתוח. נכון, אמת. ומיום ראשון אפשר לייצר על זה משא ומתן. אני טועה, מירב?

אז זה רק חשוב שתדע. עוד מישהו אחרון שביקש לדבר, אבי קמינסקי, יושב ראש איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות. תודה, דני.

אני רוצה לומר שלושה דברים.

כרגע אנחנו עושים ככל הניתן כדי לפתוח ביום ראשון כמובן את שערי בתי הספר לכיתות א' עד ד'. כולם יושבים על זה עכשיו. אני רוצה להגיד משהו לצופית במקום הזה של קב"סים. אנחנו לא שולחים מיד קב"סים, ההנחיה היא הנחיית מסגרת, למה היא הנחיית מסגרת? למנוע ניצול לפעמים ציני כזה או אחר של אוכלוסייה או של הורה. במקומות שבהם אנחנו יודעים שיש בעיות לא נשלחים קב"סים, במקומות שבהם יש ערנות של יועצת או שירות פסיכולוגי לא נשלחים קב"סים. זה לא עובד ככה, זה לא איזה שרירות כזו או אחרת של האיש השומר או השוטר שמגיע ישר לבית הספר, אלא יש לזה תהליך מסוים. ואני שמח על ההנחיה הזו כי היא מסדירה את זה שהילדים כן יגיעו לבית הספר, שכן יגיעו מקסימום האפשרי לבית הספר, לא כמובן אותם ילדים שצריכים להיות בבתי ספר ואליהם לא שולחים. זה מבוצע ברחמנות ובבטן רכה. הדבר השני, המורים נמצאים בקשר עם התלמידים של בתי הספר כל יום כמעט ואני לא מעריך שמורים עכשיו של כיתה א' או ב' יתקשרו עכשיו ל-30-20 תלמידים, כל אחד כמה שיש לו בכיתה, מכאן ועד ליום ראשון, אבל הם נמצאים כל הזמן בבתי הספר, הם באמת המנהיגים של החברה במדינת ישראל בתקופה הזו. אנחנו לא צריכים להסתכל אם כתוב ככה או ככה במתווה, כרגע צריך להתעסק בפתיחה טובה, בקבלה של התלמידים עם חיוך ביום ראשון, לעשות כל מה שניתן לעשות כדי להגדיל את מספר הימים בבתי הספר מעבר לארבעה הימים. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים ואני רוצה שהוועדה תיתן גיבוי מלא, לדעתי 80% מבתי הספר ייתנו את החמישה ימים, אבל זה נקודתי לגמרי, כי מספיק שיש יותר מדי קפסולות יש פחות מדי מורים, יש יותר מדי שעות לחלוקה,

משפט לסיכום, אבי. ובשבץ נא הזה צריך לגבות את מי שלא יצליח לעשות את זה חמישה ימים כיוון שזה נקודתי בכל בית ספר ובית ספר. בהצלחה לכולם.

כל רגע מבקש עוד מישהו לדבר, אבל אנשים חשובים, יש פה מנכ"ל משרד ממשלתי שרוצה לדבר, אבי נעים, מנכ"ל משרד ההתיישבות. כמובן שאנחנו נשמח לשמוע אותך וברוך הבא לוועדת חינוך. אהלן, אני בדיוק בסיור בדרום, בדרך לפתחת ניצנה, אני שנייה עוצר פה בצד. איזה כיף לך. קודם כל דני מייצג את העניין נאמנה. הדבר שלי הכי חשוב להעביר לכם, ואני גם אמרתי את זה בבוקר לחלק מחברי הוועדה, המכינות הקדם צבאיות נמצאות פה בחזית של הקורונה. גם בהתנדבות בתקופות הכי סוערות אחוז ההדבקה פה היה אפסי, אבל המהות של המכינות וגם של חוגי סיירות זה פעילות השטח ובשטח, כמו שאנחנו יודעים, הסיכוי להידבק הוא עוד יותר אפסי. לכן מה שאנחנו מבקשים זה א', לאפשר למכינות לחזור לפעול, אתם יודעים, המכינות הן פי עשרה בפיקוד הצבאי וכולם עושים שירות משמעותי, ו-ב', להתחיל לאפשר להם לצאת לשטח על פי הנהלים, בקפסולות, במרחקים, אבל להחזיר את העסק הזה לשפיות כי החבר'ה האלה עוד כמה חודשים הולכים להיות הלוחמים והקצינים שלנו. זה המסר שרציתי להעביר, תודה. לגמרי נכון. מסר חשוב ואנחנו מחזקים אותך. משה גוטמן, רצית גם לומר משהו? היית איתנו אתמול וגם היום. בבקשה, שלום לך. היום אתה יותר מואר מאתמול. זה גם מצב הרוח. אני מקווה שזה גם מצב הרוח לאור מה שתיכף כנראה נצביע פה. ככה זה נראה, אנחנו מודים על זה, על המדיניות ההגיונית והרציונלית הזו בתוך כל הכאוס מסביב. אני רק רציתי לומר שהגיעו אלינו עכשיו נתוני אמת של הבדיקות שביצענו בימים האחרונים. אנחנו מדברים על 0.2% הדבקה, עשרה חולים סך הכול מתוך 6,000 בדיקות, הלוואי על כל הבדיקות הנתונים האלה. זה מעיד על זה שאנחנו מתעסקים עם אוכלוסייה בוגרת בעלת משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה שלא רק עושה את זה בגלל המוסד, אלא גם כשהיא בבית, אנחנו מחנכים לדבר הזה. זה רק כדי להוסיף לדברים שנאמרו.

משה, אני רוצה לציין גם לפרוטוקול, כל הכבוד לכם, אני מאמינה שחלק מדרכי החינוך שאתם משרישים בציבור התלמידים שלכם, גם ערכים ואורח חיים, זה דבר לא פחות חשוב מעוד פרק או עוד דף או עוד משהו. על זה יישר כוח. תמסור את זה גם לצוות שלכם, כל הכבוד, תשמרו על הילדים, תשמרו על החיים שלהם, כדי שכשהם יחזרו הביתה או שהם ייצאו החוצה מהמוסד שלא תהיה הדבקה המונית כזו ואחרת. זה מאוד חשוב שכולנו נעבור את המגפה הזו בעזרת ה' כמו שצריך.

תודה רבה. סיימנו עם הדוברים, אני רק רוצה כדי לוודא שאנחנו לא מפספסים, נעשה סדר משפטי בפעולה. אני רוצה לומר, זה לא הדיון הזה, אבל הדיון הזה אם כן קב"ס, לא קב"ס,

כותבת לי עכשיו מישהי מעמותה שהם מקבלים דיווחים מהורים שמנהלים אומרים להם שאם הם לא ישלחו את הילדים הם יפעילו קב"סים.

אני גם תוך כדי פה דיברתי עם הצוות שלי, זה נושא שאנחנו לא יכולים להזניח, נצא מפה ונבדוק את העניין הזה.

ברור שאי אפשר לייצר - - - זה נראה לי מוזר. יכול להיות שמנהלים לא הבינו או שהם קשוחים מדי. אנחנו צריכים לשמור על היגיון בתוך הדבר הזה.

יושב פה ראש עיר לשעבר, גם אם הוא היה רוצה הוא לא יכול, כמה קב"סים כבר כדי להקיף את כל המוסדות, רק להקיף אותם, אתה צריך שבוע וחצי.

אבל עצם האמירה היא משהו שבתור הורה - - - זה כנראה אתה יודע, נו נו נו,

נשלח לכם

יבוא שוטר. את צודקת, אבל עדיין אנחנו צריכים לשמור אפילו על התחושה של ההורים בבית, המשרד צריך להוציא הבהרה. אני חושב שהמשרד צריך כן, אתה צודק. אולי הוא לא ירצה, אגב, כי זה בעצם מנוגד לחוק. ולהביע את מורת רוחנו כוועדת חינוך. אני לא מאמין שיש מנהל או מנהלת בית ספר אני רוצה להגיד כמה דברים לזכותם, מילה, בקיצור. אני פוגש אותם, אני רואה אותם, כל אחד מאיתנו רואה את החבר'ה האלה, אני חייב להגיד, אני לא מאמין שיש מנהל או מנהלת בית ספר שהם לא נמצאים במוסד שלהם מאז תחילת המגפה. לא, הם שם, ברור שהם שם. הם כל הזמן יושבים והם דרושים ומשגעים אותם עם החלטות כאלה ואחרות. אני לא מאמין שמה שיטריד מנהל או מנהלת ביום ראשון בבוקר זה לקרוא לקב"ס ולהגיד לו: לך תביא לי את פלוני אלמוני שלא בא. זה נראה לי מגוחך. אבל רצוי להביע את מחאתנו, אם דבר כזה נאמר, ושיוציאו הבהרה. מסכים בהחלט. העת הזאת זו עת שבה, גם בהורים שיותר מהססים, צריך לטעת ביטחון, להראות להם שהמוסד מתפקד, שהוא עושה את זה בצורה ראויה, בצורה בטוחה, להזמין אותם, להגיד להם לבוא לראות איך זה עובד, בואו תתרגלו, אולי נתחיל בשעה, אולי נמשיך בשעתיים. הפעלת צעדים כוחניים זה ממש לא העת. נדמה לי שקטי דיברה אתמול על - - - כן.

נראה לי שכולנו מסכימים וזה נרשם גם בפרוטוקול שוועדת החינוך של הכנסת חושבת שזה ממש לא העת לתת תחושה לאף הורה ולאף ילד שישלחו אליו קב"ס הביתה במידה שהוא לא יגיע בשלב המורכב הזה. יחד עם זאת לפעול ברגישות לא, גם להורים יש לי מסר, נמצאת איתנו עכשיו גם מהנהגת הורים, אם יש הורים שלא מעוניינים לשלוח את הילדים שלהם, לפחות שייַדעו, שיודיעו להנהלת בית הספר. זה צריך להיות בשיח מתמיד. יש לי אחות שהיא מנהלת בית ספר והיא צופה בנו כרגע, אז היא כותבת לי: תגידי שהמנהלים עובדים מאוד קשה, הם יודעים על כל ילד איפה הוא נמצא. ברור, אנחנו מרגיעים את כל מערכת המורים והמנהלים במדינת ישראל שאנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שאתם עושים את העבודה שלכם נאמנה, כולנו נמצאים במצב הכי לא נורמלי שיש בעולם, אבל אנחנו פה בשביל לשרת את הציבור. אני חושבת שכל חברי ה - - - ולהיפך, אנחנו בעד שייתנו לכם יותר לנהל. נכון. אנחנו עוברים להצבעה, רק בגלל שזה טיפה אחרת ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו מוחקים מחיקה ואסתי,

לראות שאנחנו לא מפספסים.

ביררתי את זה עם אסתי כדי שלא תהיה הצבעה על דברים שאנחנו לא רוצים לבטל. בעצם אנחנו מדברים על תיקון מספר 4 שהגיע אלינו והוועדה לא מאשרת, למיטב הבנתי, את התיקון בהגדרה פנימייה. זה לא מופיע אצלכם בדף הזה, זה מופיע בנוסח המלא, בהגדרת פנימייה הוסיפו את המגבלה של 'הכול ובלבד שתלמידים שוהים בה לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות'. זאת אומרת כבר בהגדרה יש את המגבלה. לכן צריך לבטל את התיקון להגדרה. מירב, אנחנו לא רוצים להחזיר את התיכונים. זה ההמשך, ואסתי תתקן אותי אם אני טועה. רק לגבי ההגדרה, אני רוצה לומר שהיו עוד כמה תיקונים קטנים, כי אם זה בעצם מוחק את כולם, אני לא יודעת, תגידי לי את אם את חושבת שזה מאוד משפיע, כתבנו גם שזה כולל לינה וגם היה כתוב שהיא מסגרת שמספקת לתלמידים מגורים ומעטפת חינוכית, אז אנחנו הוספנו 'המספקת ומיועדת לספק'. היו אז כל מיני פרסומים על כוונות של מוסדות חינוך להגיד שהם פנימייתיים, למרות שהם לא באמת, רק כדי לפתוח, לכן הוספנו את זה. גם בלי התוספות האלה כנראה שמקום שהוא לא פנימייה לא ייכנס. רצינו להבהיר, אבל המחיקה תהיה גם על זה.

זה גם מה שהיה בנוסח הקודם, היה ברור,

מה זה פנימייה ולנו אין דרך אחרת לתקן, לכן זה יביא - - - אני רק אומרת לפרוטוקול שמבחינתנו פנימייה זה פנימייה, כזאת שמיועדת להיות פנימייה, זה ככה לפני הנוסח וגם אחרי.

ולוועדה אין דרך אחרת אלא לבטל את התיקונים להגדרה. אז בעצם לא מאשרים את התיקונים להגדרה פנימייה ומה שלפניכם, בסעיף, אתם יכולים לראות את המחיקות, בסעיף 29, בסעיף 29(ב) לא מאשרים את התיקונים, שזה המחיקות, בעצם מחזירים את ה - - - אולי תקריאי את זה, שיהיה ברור מה אנחנו עושים. מה שאני רוצה זה שיהיה ברור לכולם מה השינוי שלנו, למה הוא יגרום.

אז אנחנו מדברים בפנימייה על תיכונית, מחזירים את המילים, 'אחד מאלה, (1) מסלול פתוח בקבוצות של עד 18 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה הוראות ותקנות הגבלת פעילות'. כלומר שעל החניכים חלות ההוראות הרגילות שחלות על כל אזרח. ו-(2) מחזירים את המילים 'מסלול סגור', כי עכשיו זה נדרש. כי יהיו את שתי האפשרויות, אז גם מסלול סגור זאת אופציה, היא לא בלעדית.

וב-(2)(ב) כתוב, 'לאחר התקופה האמורה בפסקת משנה (א)', זה לגבי המסלול הסגור, חוזרות המילים 'ואם התלמידים במוסד מתכוונים לשהות בו לתקופה של עוד 30 ימים לפחות', כי בעצם הורדנו את התיקון בהגדרה. צריך לשים לב שב-(ג)

לכן בפנימיות התיכוניות, לא העל-תיכוניות, עדיין נשאר רק מסלול סגור. לא, זה לא טוב. זה מה שרציתם אתמול. אני חייב להעיר פה משהו, חלק גדול מהפנימיות משלבות גם תיכון רגיל וגם פנימיות.

מקווה ישראל, התיכון הסביבתי בשדה בוקר, הכפר הירוק. אבל למה צריך לפתוח אותם? הרי הפנימיות שנפתחות הן רק לנוער בסיכון וחסר עורף משפחתי, אין סיבה ש - - - כן,

לא, רגע, רגע. יש לנו אינטרס מובהק שמקסימום ילדים ילמדו כמו שצריך.

בהגדרת פנימייה, מוסד שהוא גם פנימייה וגם תיכון אקסטרני לא פועל, רק כזה שהוא פנימייה מלאה שכל התלמידים בו הם כי אנחנו לא רוצים מצב שחלק מהתלמידים לומדים וחלקם נשארים ב - - - השילוב לא אמור לפעול עכשיו.

תקשיב, זה לא כדאי. כן, לדעתי לא כדאי לנו לגעת בזה. אתה נוגע בזה יש לזה השלכה רוחבית,

אתה זורק עכשיו פצצה לכל בתי הספר התיכוניים. אני אישית הבנתי את הקבוצה הזו ולכן לא התייחסתי לזה.

בסדר, אנחנו בינתיים נסגור פה את יאיר גולן על המשמעות. יכול להיות שיש פה איזה עניין שביטלנו את ה-30 ימים בהגדרה של פנימייה שבעצם כאן נמחק אמנם במסלול פתוח או סגור, אבל הם יכולים להצטרף רק לקבוצה חדשה של - - - זו המשמעות,

מה שיותר אנשים שילמדו. מה רע בזה שלומדים? תמשיכי, מירב. בעצם מצביעים רק על לא לאשר את התיקונים בהגדרה פנימייה ופסקה (ב) לתקנה 29. אוקיי, בסדר? כולנו מיושרים? אז אנחנו מצביעים על מה הסעיף הראשון, איך הצגת אותו? אמרנו, התיקונים להגדרה פנימייה בתקנה 1. אז אנחנו מצביעים על להוריד אותם. נכון, לא לאשר את התיקון שהובא לנו. אז אנחנו מצביעים על לא לאשר - - - יש שם משהו עם אנשי צוות, בסעיף 29(3)(ב)(2)(ה), כניסת אנשי צוות הותרה בכפוף.

אחר כך כניסת אנשי צוות תהיה רק בהפרדה מוחלטת, לרבות בעת המעבר בתוך שטחי

זה דווקא בא להקל. כן, זה כדאי לנו. זה במסלול הסגור, איש הצוות שלא בא במגע בכלל עם התלמידים יכול לצאת. זה בא להקל. בסדר, אנחנו מחזירים אחור, בשפה שלנו, את התיקון להגדרות של מהי פנימייה. זו הצבעה ראשונה. מי בעד לעשות את השינוי הזה? אוקיי, כולנו, שישה בעד, פה אחד.

פה אחד פה. מתחיל לשמח אותי האירוע הזה. ולא לאפשר את התיקונים ב-29(3)(ב). ואנחנו לא מאשרים את המחיקות בסעיף 29(3)(ב),

בכך מחזירים את המסלול הפתוח שהיה בהתחלה למימוש מחדש.

פה אחד.

הבהרה לגבי מכינות אופק, לא נגענו בתיקון. לא נגענו במכינות אופק, הן נפתחו מהמשמעויות של מה שעשינו פה שלשום. הן יכולות להישאר פתוחות.

כי הכול התממשק פה אז יש הבהרות. שואלים אותנו הרבה שאלות, כולם בלחץ. נראה לי שמי שצופה בנו מהמדרשות ומהמכינות הקדם צבאיות יכולים להיות שמחים, גם על זה שקטי אתמול עלתה על זה וגם על זה שכולנו היינו בעד זה.

רק שיידעו לשמור על הבריאות, לשמור על הבריאות. חשבתי שיש פרגון ליושב ראש הוועדה. לא, סליחה, כל הכבוד ליושב ראש הוועדה. לא, סתם. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:33.